אנחנו ב-31 בדצמבר 2018, כ"ג בטבת התשע"ט, השעה 11:36 דקות. אני מצטער על האיחור,

לנכי צה"ל והמשפחות השכולות, דיון שתוכנן שיהיה טכני והפך לדיון